שלום בוקר טוב לכולם וברוכים הבאים לוועדת העלייה הקליטה והתפוצות. איתי חברת הכנסת שרת הקליטה לשעבר, אנחנו מאוד מצטערים שהם פרשו מהממשלה והיא עזבה את משרד היא שרה מצוינת ומכירה את הצרכים והטיפול,